שלום, אני פותח את ישיבת ועדת חוקה, חוק ומשפט. על סדר היום: הצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון) של הרשויות יהוד-מונוסון, אום אל פאחם, להבים, גדרות וחיפה שני תיקונים. למה חיפה פעמיים? יש להם שני צווים. אם שניהם יאושרו הם יאחדו את הצווים.

נתחיל עם

מי מציג את זה? אולי העירייה תציג ואז אתן תיאור קצר של השאלה הרוחבית שעולה מתוך - - - ניתן להם קודם כול להציג.

הם יציגו את הכול ונדבר על זה ביחד - - - מי נמצא איתנו מיהוד-מונוסון? רוני חלמיש, היועץ המשפטי של העירייה. ועורכת הדין שרית קפלן, התובעת העירונית והיא גם עורכת דין במחלקה. תציגו את הדברים, את השינויים וכמה מילים על העיר. בבקשה. כמה מילים על העיר, יהוד-מונוסון היא עיר בת כ-30,000 תושבים, היא אוחדה, היא הייתה בעבר יהוד ומונוסון והיא אוחדה לעיר אחת וכיום היא עיר מאוחדת. ב-9 באוגוסט 2018 פורסם ברשומות חוק עזר ליהוד, מונוסון (שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים),

למעשה הוא לקח 25 חוקי עזר קודמים, אלה היו חוקי עזר נפרדים ליהוד וחוקי עזר נפרדים למונוסון, איחד אותם ויצר חוק עזר חדש ומאוחד. זה היה ב-2018. זה ביטל 25 חוקי עזר קודמים שהיו. כתוצאה מאיחוד החוק הזה נוצר צורך לעדכן את צו הקנסות. זאת למעשה הפעולה שעשינו: לקחנו את החוק החדש כולל כל הסעיפים שבו והתאמנו את צו הקנסות לחוק החדש. זה בגדול ההוראות של מה שאנחנו עשינו. אתן לשרית לפרט. צו הקנסות שאנחנו רוצים לתקן פורט את העבירות שקיימות בחוק העזר שנוגעות לאיכות הסביבה, לשמירה על הניקיון, מניעת נפגעים, ובעצם נותן כלים לעירייה לאכוף כללים וחוקים שנוגעים לסדר היום-יומי בעירייה. וכן לאיכות החיים הכללית של התושבים: אם זה צואת כלבים, לכלוך, מפגעים כאלה ואחרים. אוקיי. הייתי רוצה להתחיל שיעברו נושא,

האם יש דברים קודם כל שהם חוקי עזר חדשים שלא היו אצלכם קודם? לא. זה למעשה היה איחוד של 25 חוקי העזר הקודמים. איחדנו וברור שפרסמנו את החוק החדש, הוא קיבל את האישורים של המשרד להגנת הסביבה ואת של משרד הפנים. והוא איגד למעשה את כל חוקי העזר הקודמים כך שזה היה קודם - - - זאת אומרת שלא שיניתם? רוב ההנחיות היו קודם שלובים בשני החוקים הקודמים שהיו. לא שיניתם הגדרות או דברים, רק לקחת את הזה ורק הכנסתם את זה?

עשינו חוק עזר חדש שקיבל את האישור של המשרד להגנת הסביבה וגם של משרד הפנים שלמעשה ביטל את החוקים הקודמים ועשה חוק עזר מחודש שכלל הן את מה שהיה ביהוד בנפרד והן את מה שהיה במונוסון בנפרד ועשה חוק עזר חדש שכלל את התיקונים שהיו צריכים להיות. כולל דברים שעדכנו אותם שיהיו רלוונטיים לתקופה הזאת ולא לפני 20 שנה. אוקיי. משרד הפנים: האם הבקשות שלהם, אני אומר כרגע בגדול לגבי סוג מסוים של דברים, האם בחנתם שזה עומד ברף הפחות או יותר מקובל או שיש דברים שהיו חריגים מבחינתכם? שלום, עלמא אלימלך ממשרד הפנים, החוק יחסית חדש מ-2018 והוא נבדק, גם הצו נבדק, הוא מקובל עלינו. יש סוגיה שעולה עכשיו לבקשת הוועדה בנושא החזקת משקה משכר בגן ציבורי. מדובר בסעיף שמקובל עלינו, מקובל עלינו גם שהוא יקבע בצו עבירות קנס. וגם גובה הקנסות, השינויים שנעשו מקובלים עליכם? אין לכם הערות על הדברים הללו? כל צו שמגיע לוועדה עובר בחינה משפטית.

משרד המשפטים? אותו כנ"ל, לייעוץ המשפטי של הוועדה הייתה שאלה. נעבור לייעוץ המשפטי של הוועדה, בבקשה. ראשית, כן אני רוצה להגיד שהיו לנו שני תיקונים טכניים. אז כן חשוב להגיד אותם קודם. אחד בצו שקיבלנו היו שני סעיפים שהופיעו פעמיים: סעיף 46(ד) ו-48 אז מחקנו את הכפילות. ובסעיף 46(א) שעניינו דריכה, שבירה והשחתה של דשא, צמחים וכולי בגנים. בדרך כלל משרד המשפטים מבקש להחריג את "הליכת אדם שלא בשבילם או בדרכים שנועדו לכך" זה בסעיף 46(א) אז גם את זה הוספנו. לא הבנתי. אקריא את סעיף העבירה. סעיף העבירה אומר: "לא ידרוך אדם,

לשבור או להשחית דשא, צמח" וכולי "אלא לפי הוראות ראש העירייה", "ולא יהלך אדם בגן אלא בשבילים או בשטחים" - - - מה פירוש לפי הוראות ראש העירייה? אם ראש העירייה מורה לו לעשות את זה, אז זה בסדר? אז כנראה שזה בסדר.

- - - הוא בעצם תוחם איפה אפשר ומה אפשר ומה אי אפשר. בדרך כלל אנחנו כן מוסיפים חריג שעבירת הקנס לא חלה על הליכת אדם שלא בשבילים.

הולך על הדשא כנראה שהוא לא יקבל עבירת קנס. - - - השאלה אם זה ברור עכשיו? אנחנו הוספנו את זה לצו. מקובל על משרדי הממשלה?

זה גם בתיאום עם הרשות. בתיאום עם הרשות. בסדר. זה לעניין הטכני. עכשיו יש סעיף אחד שמופיע היום גם בצו המבוקש של חיפה וגם מופיע במספר צווים שמונחים על שולחן הוועדה שלא נקבעו לדיון היום. זה בעצם סעיף חצי חדש על איסור על הכנסת והחזקת אלכוהול.

לפני האלכוהול, בואי נעבור על עוד נקודות שיש שם. אני רואה פה סעיף: "לא ישתמש אדם בקילוח מים זורמים לניקוי כלי רכב למעט ניקיון רכב במכון רכב מורשה". אני חושב שאחד הדברים שמסמלים את הישראליות זה אלה שעומדים עם הצינור ומנקים. אני שואל את הרשות, כתוב פה רק מכון מורשה, אני לא יודע מה זה מכון מורשה לניקוי רכבים, אני לא יודע אם יש רישיון ספציפי לדבר כזה, יכול להיות שכן. אתם איתי, הבנתם? הוא מדבר לדעתי על סעיף 9(א). כן. זה סעיף די סטנדרטי, הסעיף הזה מדבר על מים זורמים. אבל באמת - - - האם הוא סטנדרטי בזה שאם יש לנו עוד רשויות שבהן בעצם הסעיף הזה אוסר ניקיון של רכב באמצעות צינור?

באמצעות צינור כי יש סעיף אחר, סעיף 9(ב), שם כתוב: "לא ירחץ אדם רכב ברשות הרבים, באופן שבמקום הרחיצה יישארו שלולית או מים - - - היוצר סכנה". זה לעניין מים לא זורמים. השאלה למה אי אפשר לאחד את שניהם ולא לקבוע רק שזה במכון שטיפה?

יש פה שתי עבירות - - - אם הבעיה היא שלא ייוצר שלולית ומכשול ברשות הרבים, אז אפשר לסייג את זה.

זה באמת עבירת קנס של 9(ב) דרגת קנס ג'. אתה לא שואל על זה?

אני מדבר עכשיו על 9(א). על שימוש במים זורמים.

אם זה לא שימוש במים ציבוריים וזה מים שלו והוא רוצה איזה שטיפה קטנה עם הצינור, מה הבעיה? אלא אם כן שמים - - - זו שאלה לרשות. שומעים אותי, אדוני היועץ המשפטי? הרעיון הוא חיסכון במים. אנחנו רוצים לעודד שטיפת מכוניות באמצעות דלי מים ולא באמצעות זרם של צינור באופן ממושך. כמובן שכל אכיפה היא בשום שכל, אם אדם בשנייה פותח צינור אז כמובן שזה לא ייאכף. הכוונה היא לעודד חיסכון במים. משרד הפנים, יש לנו את הסעיף הזה גם ברשויות אחרות? איסור מוחלט על צינור?

חושבת שמדובר בסעיף נפוץ שקיים גם ברשויות אחרות. בהחלט יכול להיות שאפשר להסתפק בסעיף 9(ב), אבל לרשות יש צורך גם בסעיף 9(א), אנחנו נגיע לכול לפי הצרכים של הרשות.

כי בעצם מה שמסבירה התובעת העירונית, היא באה ואומרת: זה שתי נקודות. יש נקודה אחת שלא יהיה מכשול לציבור וזה 9(ג) אמור לפתור את העניין הזה. אבל היא אומרת ש-9(א) מיועד יותר לעניין של חסכון במים ולא בקטע של מכשול ציבורי או הפרעה ציבורית.

זוהי בדיוק עמדתנו. לכן השאלה שלי היא האם מקובל הדבר הזה כיום, כי זה היה בתקופות מסוימות שאסרו על שטיפה בצינור, כשהיו בעיות של בצורת או חוסר מים. איך אמרה הפרסומת: שלא נתייבש, ישראל מתייבשת. אבל זה לא הסתיים עדיין. ממה שאנחנו מבינים זה עדיין קיים. קיים מחסור במים. אני לא יודע אם אתה היית בכנרת לאחרונה, אבל הכנרת נראית לא רע בתקופה האחרונה. נראית לא רע. השאלה שלי היא כי זה דבר כשהייתי ראש עיר, תמיד אהבתי לא לאסור דברים שאנשים כן עושים אותם. אדוני, אנחנו מכבדים את כבודו ומוכנים להשאיר את זה לשיקול דעת הוועדה אם להשאיר את הסעיף או לא.

אני הייתי מאחד אותו ומשנה אותו בצורה כזו שאומר שהאיסור הוא לא על עצם השימוש בצינור אלא על אם אדם מנקה את רכבו או בצינור או בדלי או בכל דבר אחר, ובתנאי שלא תיווצר שלולית. כמו שבסעיף 9(ג). אז בעצם מספיק להשאיר את סעיף 9(ב). אם מוסיפים את הסייג הזה, לדעתי יכול להיות שזה מספיק.

אז אפשר להשאיר רק את 9(ב) בלי 9(ג). מקובל עליכם? כן. אנחנו משיארים את שיקול דעת הוועדה לגבי סעיף 9(א). 9(ב) כמובן שאנחנו רוצים להשאיר אותו כדי להצליח לאכוף מפגעים שנובעים מניקוי רכבים.

מקובל עלינו. זה יהיה לפי הדבר הזה.

היושב-ראש מבקש - - - הוועדה ממליצה במקום סעיף 9(א) יהיה 9(ב). רק 9(ב). רק 9(ב). - - - אנחנו מסכימים. יש סעיף 30(ב): "בעל נכס יציב ברשות הרבים מכולה לאחסון,

לפינוי או להעברה של פסולת בניין לפי היתר מראש ובכתב מאת המפקח, ולפי תנאי ההיתר". יש פה הרבה מלל, אבל המלל הוא קושר אחד בשני. יש עבודות שיפוץ שהן לא מחייבות היתר. קודם כול אני מסכים עם עצם הדבר הזה, שלא יהיה מצב שאדם ישים מכולה בבנייה רצינית. ישאיר אותה ארבעה, חמישה או שישה ימים והלאה וכולי. השאלה מה קורה בשיפוץ פחות מאסיבי, שבו עדיין צריך מכולה כזו או אחרת לפינוי. מה דעתכם? העניין הוא שמדובר במכולה שניצבת ברשות הרבים, לא חנייה פרטית.

ברשות הרבים אנחנו רוצים שהוא ייגש קודם לעירייה לקבל הסכמה כמה זמן הוא יכול להציב. כמובן שאנחנו מעודדים הצבת מכולות בשעת שיפוץ, זה חוסך הרבה פסולת שאחרת עלולה למצוא את מקומה ברחוב. אבל אנחנו רוצים שזה יהיה בתיאום עם הרשות היכן להציב את המכולה באופן שזה יפגע הכי פחות. בדרך כלל זה נמצא בחניות ציבוריות או על דרך. לכן: א' באופן שזה יהיה בטיחותי וב' לא יגרע ממקומות החנייה של הציבור. וג' שיהיה בתקופת זמן סבירה. ולכן אנחנו כן רוצים שהוא יקבל אישור או היתר מהעירייה היכן ובאיזה תנאים להציב את המכולה.

האיסור הוא לא על עצם הצבת המכולה אלא על להציב אותה בתנאים שהעירייה תקבע.

זה ברור לי ולכן אני שואל בגלל שאתם כותבים ולפי תנאי ההיתר. האם אתם מתכוונים להיתר הבנייה או להיתר - - - לא,

לא - - הבנייה. היתר הכוונה להרשאה מטעם העירייה. קיבלתי את התשובה. תודה רבה. לגבי הנושא של שבילים

אפרופו אלכוהול שתכף נדבר עליו, יש פה סעיף שאוכף את זה גם כן, שאסור להכניס בקבוקי זכוכית. נדבר על זה עוד מעט. זה רעיון יפה בשביל לאכוף את העניין הזה.

קיים הרבה שנים. השאלה של בקבוקי הזכוכית היא מעט שונה, אדוני. כן. אני מבין. אבל הוא לגיטימי גם אם זה יהיה מהשיקול הזה. הוא משיק. תכף תראו בדיון שאני דווקא כן חושב שהנושא של אלכוהול זה דבר שצריך לטפל בו בחומרה. יש דבר אחד בסעיף 72(א): "לא ישיר אדם, לא יצעק ולא יפעיל כלי נגינה" וכולי,

בין השעות אלה ואלה. אני מבין שזה רק תחת כיפת השמיים? זה 72(א) כן? זה לא רק תחת כיפת השמיים.

אתם אומרים בעצם אתם לא כותבים שאדם לא יפתח את הרדיו חזק, אלא אדם לא יפתח את הרדיו. הכוונה היא לרעש שהוא יותר מלהדליק את הרדיו, אלא למישהו שמגיע עם רמקולים לים - - - אבל גברתי זה לא כתוב. כתוב פה: "או", "או", "או". לא ישיר אדם לא יודע אם במקלחת זה יהיה נכון או לא. אני חושב שזה קצת אני לא מאמין שאתם שולחים פקחים לתוך בתים לראות מי שר במקלחת או לא. זה רק תחת כיפת השמיים. משהו שהוא לא סגור מכל צדדיו. זה נועד גם לכל מסיבות הקריוקי. זה ברור לי. לכן אני אומר שאם הייתם כותבים ב"אמצעות רמקול או מגביר קול", אבל אם אתם חיים עם זה בשלום משרד הפנים או משרד המשפטים אז אני לא אהיה יותר - - - כתוב באמצעות רמקול כתוב ב"אמצעות פטיפון, רמקול, מגביר קול או מכשירי קול" וכיוצא באלה. הכוונה לא לאם שצועקת על הילדים שלה. אוקיי. אם מישהו צועק על הילדים בצורה לא טובה הוא צריך לקבל קנס. מי שצועק על הילדים בצורה לא נכונה, או בכלל מי שצועק צריך לקבל קנס מכיוון אחר, אולי לא דרך חוקי עזר, אלא מכיוון פדגוגי יותר.

הכוונה היא רק להקמת רעש באמצעות פטיפון או רמקול או מגביר קול. זה מצוין במדויק בסעיף. בואו נעבור נושא, ואתם תהיו מקרה המבחן הראשון לגבי הנושא הזה של אלכוהול. עד פה זה הערות הוועדה ובואו נפתח על זה דיון כי יש לנו את זה אחר כך במקומות אחרים ונשתדל לקבל החלטה עקרונית בעניין. אפתח את הדיון בזה שאשאל אתכם האם לא די בחוקי העזר הקיימים היום שאינם אוסרים על הכנסה של אלכוהול, אלא נותנים את האפשרות לרוקן את רוצה להסביר יותר, היועצת המשפטית? מה הם רוצים? אסביר מה הנושא, אתה יכול לראות את זה במסמך הרקע בעמוד 3. הרשות מבקשת שעבירת קנס שאוסרת על החזקת ושתיית אלכוהול בגן ציבורי אצלם זה בגן ציבורי, בחיפה אתם תראו שזה במקום ציבורי, שזה קצת יותר רחב בשעות הלילה כל עוד העירייה הציבה שלט במקום האוסר על כך. העבירה הזאת היא עבירה די חדשה בנוף של עבירות הקנס והיא מעלה שתי שאלות עקרוניות שבגלל זה חשבתי שראוי לעשות על זה דיון קצת יותר מעמיק. השאלה הראשונה היא היחס בין ההסדר שקבוע היום בחוקי העזר לבין ההסדר הארצי. בשנת 2010 הכנסת חוקקה חוק גם כי כמו שהיושב-ראש אמר: היא ראתה את התופעה החמורה מאוד של האלימות והפרות הסדר בגנים הציבוריים במיוחד ובמקומות ציבוריים בכלל עקב שתיית אלכוהול, הרבה מזה זה שתיית אלכוהול של קטינים. הכנסת בזמנו חוקקה את החוק למאבק בתופעת

ושם הכנסת החליטה שלא לקבוע עבירה פלילית בגין שתיית אלכוהול בלילה אלא היא קבעה שיש לשוטרים סמכות לשפוך את האלכוהול. אם לשוטר יש יסוד סביר להניח שתהיה הפרת סדר, אתם יכולים לראות את הסעיף המפורט במסמך הרקע. החוק גם קבע חזקה שבשעות הלילה יש חזקה שניתנת לסתירה ששתיית אלכוהול תביא להפרעת סדר. מה זה שעות הלילה, מאיזה שעה? משעה 21:00 עד 6:00 בבוקר. הכנסת בזמנו חוקקה את ההסדר הזה בדיוק כדי להתמודד עם הבעיה שהרשויות עכשיו מתמודדות איתה. וכולם מסכימים פה כמו שהיושב-ראש אמר שיש פה בעיה וצריכים למצוא את הפתרון. באופן כללי אגיד שכשיש הסדר ארצי בדרך כלל הרשויות לא מחוקקות חוקי עזר שיותר מחמירים מההסדר הארצי. ואפשר לראות את ההסדר הזה כהסדר שמחמיר יותר מההסדר הארצי. השאלה קודם כל היא מה הוועדה חושבת שהיחס הראוי בנושא הזה הספציפי, כי זה עולה בהמון נושאים. אגיד לך עקרונית, בסופו של דבר נכון שבחקיקה ראשית מסתכלים יותר לרוחב והחקיקה יכולה להגיע עד רמה מסוימת של התערבות בחיים הפרטיים. פה זה לא כל כך פרטי כי זה די ציבורי. ומצד השני הרשות המקומית היא הגוף, ואני מתאר לעצמי שיש להם מספיק סיבות טובות למה לבקש את הדבר הזה שהוא מחמיר יותר מעבר לחקיקה הכללית. כי בסופו של דבר זה יאפשר יותר אכיפה, זה יאפשר יותר, אולי מניעה ולא מה שהיום. הייתי שמח לשמוע כאן לפני עמדת העירייה את עמדת משרד המשפטים. יש לי עוד נקודה. רגע, נשמע עוד נקודה אחת מהיועצת המשפטית. אבל כן שנשמע אחר כך את העירייה, אני כן אשמח לשמוע אם משהו ייחודי ברשות. אם אנחנו נגיד שההסדר הארצי הוא נכון ברוב המקומות אבל ברשויות מסוימות יש צורך מיוחד זה משהו אחד. אבל אם בעצם ההסדר הארצי ירוקן מתוכן כי בכל רשות יש את אותו צורך אז היחס פה בין הארצי לבין המקומי הוא יחס שיהיה קצת בעייתי כי בעצם אנחנו נרוקן מתוכן לגמרי את ההסדר הארצי. הוא בעייתי מבחינה חוקתית? מבחינת היחסים בין הכנסת לבין הרשויות. ולגבי השאלה מה זה הסדר ארצי אם בכל מקום אפשר בעצם לחוקק משהו אחר, זו שאלה יותר עקרונית. ואז יש את השאלה היותר קונקרטית: האם הוועדה חושבת שזה נכון לאסור גם ברמה המקומית על שתיית אלכוהול כשאין אלמנט, אין יסוד של הפרת סדר? אני מניחה שרובנו מסכימים שהבעיה היא לא השתייה עצמה אלא כל הבעיות הנלוות.

הנלוות באות כשהשתייה עצמה הופכת להיות מופרזת.

ולבוא ולמדוד כל היום האם שתו מופרז או לא מופרז

זאת אומרת שאין לך בעצם אכיפה לעניין הזה, אלא כשכבר מתחילה החגיגה. החוק היום, החוק הכללי, מה הוא מאפשר? הוא מאפשר שפיכת אלכוהול. באיזה מקרה? במצב רגיל אם יש יסוד סביר להניח שיש הפרת סדר, שזה עלול להפריע. מה זה יסוד סביר להניח הפרת סדר? זה לפי שיקול דעת - - - זה שמתחיל הפרת סדר. או יש גם חזקה, היא חזקה הניתנת לסתירה אבל, חזקה שבשעות הלילה הדבר יכול להוביל להפרת סדר ואז גם יש שיקול דעת. עדיין יש שיקול דעת לשוטר ויש לו חזקה הניתנת לסתירה. וזה בדיוק ההבדל בין מה שקבוע בחוק הארצי לבין מה שנקבע על ידי הרשויות. ברשויות גם אם אני חושבת שאני ילדה טובה, אני הולכת עם חברה לשתות כוס יין בפארק ליד הבית שלי עכשיו - - - אם אני הולכת ולא מתכוונת להפר את הסדר, לשתות עם עוד אמא של ילדים קטנים יין בפארק אז בעצם אני עושה דבר לא לגיטימי ואפשר להטיל עלי קנס. מה שההסדר הארצי לא מאפשר. ההסדר הארצי לא קובע שהשתייה עצמה היא לא לגיטימית, אבל ההסדר נותן כלים למשטרה למנוע את הדבר הזה. אוקיי, מה הנקודה הנוספת שרצית? זאת הנקודה, אוקיי. זה שני היבטים של אותה נקודה. משרד המשפטים? אם שושי כבר לא על הקו, אגיד שמשרד המשפטים אישר את

הם עשו דיון מהותי והם חשבו ש - - - זאת אומרת שהם לא רואים בזה סתירה. הם לא רואים עם זה בעיה. אני לא - - - לפי הצו הזה של יהוד-מונוסון ואחרים - - - הם אישרו את זה. זה בעצם איסור מוחלט להכניס אפילו אלכוהול מכל סוג? בשעות הלילה, כן. בשעות הלילה בלבד?

מה זה לילה?

משעה 21:00 עד השעה 6:00 בבוקר. משעה 21:00. וגם משרד המשפטים ביקש, פה זה כבר בחוק העזר, בצווים אחרים שרק אם העירייה תציב שלט במקום האוסר על השתייה. זה ברור - - - - - - לשים.

זה ברור, זה סעיף סל שצריך לעשות בכל הדברים למעשה מבחינתי. משרד הפנים יש לכם מה לומר בעניין הזה או שאם אישרתם,

כן, גם אנחנו אישרנו. אנחנו חושבים שזה דבר אפשרי. הרשות המקומית מוסמכת לאכוף את הסדר בגנים הציבוריים. אנחנו לא רואים עם זה בעיה, אם לרשות המקומית יש צורך, זה מקובל עלינו. אוקיי, אתם רוצים להסביר מעט? יהוד-מונוסון, בבקשה. כן, כמובן שמטרת הסעיף היא להגביר את הביטחון האישי של תושבי העיר. אחת התופעות הנפוצות יותר שאנחנו נתקלים בקושי באכיפה שלה זה בני נוער שיושבים בשעות הלילה בגנים ציבוריים ושותים אלכוהול. הסמכות של הפקחים העירוניים מוגבלת. הסעיף הזה ייתן להם אפשרות כן לאכוף וכן להגביר את תחושת הביטחון של תושבי העיר שהשעה 21:00 היא לא כל כך מאוחרת. ילדים גם עוברים שם, הולכים עם הורים ולא יתקלו בצעירים או אחרים שיכורים בגן הציבורי. אני רוצה להדגיש שהסעיף שלנו לפחות, מסתפק רק בגן הציבורי, להבדיל מההסדר הארצי. לפקח אין סמכות לשפוך את האלכוהול או להפעיל איזשהו כוח אלא רק לתת קנס. בדרך כלל הוא מלווה עם שוטר מהשיטור העירוני שהסמכויות מהחוק הארצי נתונות לו. סעיף כזה יכול לתת כלים לעירייה לטפל בתופעות שהן חוזרות ונשנות, במיוחד בקיץ, במיוחד בחופש הגדול. תופעות של חוסר ביטחון אישי של תושבים שגרים ליד. נתקלתם? היו פעולות שלכם - - ברור. - - שניסתם.

היו מקרים כאלה חדשות לערבים, כמו שנהוג לומר, נתקלים בתופעות כאלה ממש כמעט מדי יום בחודשי הקיץ. תופעות של בני נוער שיושבים בגינות ומביאים אלכוהול. לפעמים מסיבות, הכוונה הראשונית היא אולי תמימה אבל לאט לאט יש תופעות של רעש, של התפרעויות, של הצקות לאנשים שעוברים במקום. לא, השאלה שלי הייתה יותר מכוונת. האם יש לך נתון כזה של האם השתמשה העירייה באותן שנים בחוק עזר? הכוונה עד עכשיו, עד לפני השינוי שאתם מבקשים, האם השתמשה העירייה וכמה השתמשה בסמכות שלה, בסמכות של המשטרה בעצם, אבל ביחד בשיתוף פעולה, בנושא של לשפוך את האלכוהול? המשטרה?

אני חושבת שכן היו, אני לא יודעת לתת נתונים. אני כן יודעת שהיו תופעות כאלה שהתייעצו איתנו מה אפשר לעשות ואנחנו ראינו שלפקחים העירוניים אין סמכות ולכן השתמשו בסמכות של המשטרה עצמה. אין לי נתונים היום.

אני אומר ליועצת המשפטית בוועדה שלנו, שיכול להיות שאפשר היה להסתפק בחוק הכללי, אם החוק הזה היה נותן סמכות לפקחים לעשות את אותו דבר ששוטר יכול לעשות. כשהפיקוח העירוני צריך לקרוא דווקא נגיד פקחים שהם גם בשיטור העירוני, כי לא כולם הם כאלה, או להשתמש בשירותי המשטרה אז זה יותר מסרבל. עדיין דעתי היא למרות הדעה של הייעוץ המשפטי שלנו, וקיימנו על זה דיון פנימי, שזה כן נכון הסעיף כמו שהוא מופיע לנו עכשיו, על פי בקשת העירייה, בגלל שהוא בעצם אמור למנוע מאנשים להביא את זה, לחשוב על זה. ההרתעה שלו היא הרבה יותר חזקה מאשר שאומרים למישהו שיבוא ויגיד: לא, אני לא הולך להשתמש בזה באופן מופרז, אין הפרעה לציבור. כשתהיה הפרעה לציבור אז צריכים לקרוא למשטרה? שהיא תבוא ותשפוך את האלכוהול. כמו שאמרה התובעת ואני מסכים איתה: בסוף זה אחריות לשלומם של אחרים שנמצאים שם. אם מדובר על השעה 21:00 בערב ומעלה, אז זה גם לא יפגע באותם אנשים שבאים לפיקניק והביאו בקבוק יין שכל אחד שותה פה פחות מרבע כוס. זה לא יהרוס לאנשים את המסיבה המשפחתית שאפשר לעשות, אבל זה כן יכול להרוס וזה בסדר גמור, לאלה שבאים למסיבת אלכוהול. להם זה יכול להרוס מאוד. אם הייתי יודע שאני יכול הגביל כל קבוצה של אנשים עם כמות מסוימת שיכולים להכניס, אז אולי היינו עושים את זה כדי לפגוע פחות. מאחר וזה ולא רלוונטי ומאחר ואני מבין שגם משרד המשפטים אין לו בעיה בעניין הזה, גם משרד הפנים, אז אני נאלץ להסכים עם דעת העירייה ואני חושב שכן נאשר את הסעיף כמו שהוא. אוקיי, נשאר לנו עוד משהו או שעברנו על הכול? עברנו על כל השאלות שלי. לעוד מישהו יש שאלות? לא. אם כך אני רוצה - - - תודה רבה. רגע, תודה רבה זה אחרי הטקס.

יש טקס, אנחנו צריכים גם ליהנות בעבודה. אם כך אני מעלה להצבעה את הצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - יהוד-מונוסון. עיר ואם בישראל, מי בעד? הצבעה בעד הצו פה אחד. אושר. עכשיו אתה יכול להגיד את התודה. ואני אנצל כשאתה תגיד את התודה שתמסור דרישת שלום לראשת העיר אצלכם שהיא אחת מראשי העיר הטובים בארץ. תודה רבה, ונמסור. נעבור לחיפה כי יש להם רק את - - - אוקיי, חיפה איתנו על הקו? מי נמצא איתנו מחיפה? שם ותפקיד לפרוטוקול בבקשה.

עורכת הדין עפרה שלו יפתחאל, אני סגנית היועצת המשפטית בעיריית חיפה. בבקשה תציגי את הבקשות שלכם. יש לנו שתי בקשות. בקשה אחת להכליל את העבירה שמצויה בסעיף 54ב(ב) לחוק העזר שלנו שמדברת על איסור צריכת אלכוהול במקום ציבורי. זה די דומה לבקשה הקודמת שדנתם בעניין של יהוד-מונוסון. אנחנו מבקשים להכליל את הסעיף הזה במסגרת צו עבירות הקנס שלנו. כלומר שפקחים אם זה ייכלל בצו עבירות קנס יוכלו להרתיע את מי שלא ימלא אחר האמור במסגרת העבירה עצמה בחוק שמירת הסדר והניקיון שהוא חוק עזר עירוני שלנו. ומה אומר הסעיף, מאיזה שעה עד איזה שעה? תפרטי לנו את הסעיף. הסעיף עצמו אושר בשנת 2015, התיקון לחוק העזר, והוא מדבר על זה ש"לא יחזיק אדם ולא יצרוך אדם משקה משכר במקום ציבורי בין השעות 9:00 בערב ל-6:00 בבוקר. אלא אם כן ניתן היתר בכתב מראש העיריה והכול במקום שהותר לכך בתנאים ובזמנים שנקבעו בהיתר". ההיתר הוא לפי חוק רישוי עסקים. יש לי - - - יש התייחסויות מסוימות לגבי קטינים, והן מבלי לגרוע כמובן בסעיפים אחרים בחוק שמדברים על זה שלא יחזיק ולא יצרוך קטין משקה משכר במקום ציבורי בכל שעות היממה שלא בנוכחות האחראי על הקטין ובהסכמתו. כרגע לא נתייחס לשאלה הזו, במקומות שבהם נאסרה החזקת אלכוהול וצריכתו, העיריה מבקשת להציג שילוט המורה על האיסור כאמור. מה העיריה מבקשת? העיריה במסגרת חוק העזר, נכתב שהעירייה תציג שילוט המורה על האיסור.

שיש להדגיש ש - - - פה הסעיף מדבר על כל מקום ציבורי וזה לעומת יהוד-מונוסון שזה רק בגנים הציבוריים.

כשאתם מדברים על כל מקום ציבורי, למה אתם מתכוונים? כי בצווים של רשויות אחרות ראינו שמדברים על גנים עירוניים, שזה פארקים או גנים עירוניים או דברים כאלה שזה בעצם מקומות מועדים לפורענות. כשאת מדברת על מקומות ציבוריים זה מרחיב את זה מאוד, השאלה למה אתם מתכוונים?

אני חייבת לציין שהעניין של המקום הציבורי אושר כבר על ידי משרד המשפטים בשנת 2015. התיקון עצמו אושר.

היא תתקן את זה - - - לא,

אין בעיה כרגע עם משרד המשפטים.

כהגדרה למקום ציבורי במסגרת חוק העזר שלנו. לצערי הוא לא מונח פה לפני, אבל ההגדרה של מקום ציבורי, המטרה היא לא רק גנים ציבוריים אלא בעצם בכל מקום שמוגדר כמקום ציבורי במסגרת חוק העזר שקטינים מגיעים. והמטרה גם של הסעיף זה לא רק לפגוע בסדר הציבורי, אלא גם לסייע במאבק של קטינים, שביתר שאת בעת הקורונה, משעמום, הם לא מוצאים את עצמם והם שותים משקאות משכרים. ולכן במקרים האלה שהם מעבר לגנים ציבוריים, זה יכול להיות גם באמצע הרחוב או במשהו שהוא פתוח לשטח הציבורי בשעות הלילה אני חושבת שגם הכנסת פחות צריכה לרצות שקטינים יסתובבו וישתו משקאות. וכמובן שזה בניגוד לדין. אני מבקשת להזכיר שלקטין אסור לשתות משקה משכר בכלל, ללא קשר לאיסור בחוק העזר שלנו. אנחנו פשוט רק מבקשים - - - אני אגיד לך למה השאלה שלי: קודם כל אני מסכים עם מה שאת אומרת. אם כך, השאלה שלי חוזרת ליהוד-מונוסון שכבר לא איתנו כנראה, למה הם הגבילו. כי יש הגיון, למשל, אם זה אצטדיון כדורגל, אם זה משהו עירוני או שהעירייה עושה מופע עירוני במקום שהוא לא פארק והוא לא גינה. אז למה הם לא עשו, למה הם לא חשבו על הדבר. אבל בסדר, אני לא - - - אני מתנצלת שאני נכנסת לדבריך, התיקון הזה, נניח לרגע את יהוד-מונוסון, מצוי בהרבה מאוד חקיקת עזר אחרת של רשויות אחרות. זה לא תיקון שעיריית חיפה היא הראשונה שחשבה עליו.

כל מה שהתיקון הזה מאפשר, זה לתת לפקח סמכויות. כי הפקחים שלנו, כפי שבטח נאמר ביהוד-מונוסון, אין להם סמכויות לפעול מכוח חקיקה ארצית ולכן כל מה שזה נותן במקרים מאוד מאוד חריגים של קטינים שמוצאים במקום ציבורי מעבר לגן ציבורי ומפריעים לסדר הציבורי. משתכרים ועלולים אם זה בכביש אז, לזרוק בקבוקים שעלולים לגרום לנזק ברכוש. רק במקרים האלה שבאמת תהיה את הסמכות לטפל בהם במסגרות הדין.

לכן אני חשבתי מקודם ושאלתי גם את הייעוץ המשפטי בתשובה לשאלות שלהם, העקרוניות, על בעצם למה צריך חקיקה שהיא יותר חזקה מהחקיקה הראשית שקיימת בעניין הזה, אבל התשובה היא כנראה אחת: כשהמחוקק, להלן המחוקק, חוקק את החקיקה הראשית בנושא אלכוהול, הוא לא הסמיך פקחי רשויות מקומיות לעניין.

יכול להיות שהיינו מייתרים חלק מהחידודים שיש לנו עכשיו בתור חוקי עזר, אם הייתה את הסמכות הזו גם לפקחים. אבל זה דבר ששווה אולי שינוי סתם, אבל לא נעכב את זה. בעניין הזה כן חשוב לי להעיר, כיוון שאתה העלית את העניין: במסגרת חוק ההסמכה לפקחים בכל מה שקשור לאכיפה סביבתית, כן אפשרו לפקחים של הרשות המקומית במסגרת שאר החוקים שקשורים לחוקי אכיפה סביבתית, כן אפשרו להם - - נכון, נכון, אבל לא רק זה - - - - סמכויות אכיפה בעניין הזה. אולי באמת כל מה שקשור לקטינים,

בגלל הקורונה כן שווה לשקול ולחשוב, גם לאפשר לפקחים של רשויות המקומיות בנושאים שקשורים לנוער ולצריכת אלכוהול להוציא חוק נוסף שאת כל החקיקה הראשית יתנו גם לפקחים שלנו סמכויות. אז זה היה מייתר את כל הדיון ונותן לרשויות המקומיות הרבה יותר כוח, בשים לב שהמנגנונים אצלנו בכל הכבוד למדינה ולמשטרה הם הרבה יותר רחבים. כי פקח שלנו יכול, נאמר ,לעבוד ביחד עם הרווחה, אני מניחה שבדרך כלל זה גם וגם. גם בהפרעה לסדר ציבורי אבל גם אם זה קטינים אז יש איזושהי הזנחה ואנחנו יכולים לראות את כל הספקטרום בתמונה רחבה יותר ואולי לתת גם מענים - - - וביתר שאת כשמדובר בקטינים, מענים רחבים יותר. זה אולי משהו שאתם בתור הכנסת יכולים לשקול אותו. כן, ובנוסף למה שאת אמרת בנושאים של איכות סביבה, גם כאן לאחרונה בוועדה הוספנו סמכויות לפיקוח לכל מה שקשור לאכיפת צווי קורונה, אפילו צווי סגירה - - נכון,

- - שנתנו את הסמכות של המשטרה לפקחים. אני חסיד גדול של זה, כי זה מכפיל כוח של הכוח שנמצא בשטח. וגם נותן אחריות פקח צריך להרגיש שהוא כמו שוטר. איך אומרים: על החלק הטוב ועל החלק הפחות טוב. הוא צריך לקבל אחריות, ולכן אני בהחלט תומך בעניין הזה. גם אנחנו. כן, אני יודע. אם לא הייתם תומכים לא הייתם כותבים. מה שכן רציתי לשאול ולא כל כך הבנתי זה מה זה החריג "אלא אם כן התיר לו ראש העיר"? זה קצת פתח, אלא אם כן יש משהו מוסדר, איזה ועדה, איזה משהו? תני לי - - - למיטב ידיעתי, נכון לעת הזו, אני לא מכירה איזושהי התרה כזאת. בוודאי ואם תהיה התרה היא תתקבל בהליך מנהלי סדור - - - לא. את הקראת,

גברתי - -- "ובהתאם להוראות הדין". ראש העיר לא מתעורר בבוקר ומחליט על איזשהו - - - אני עוצר אותך כי הקראת את הסעיף. תקריאי אותו עוד פעם, ושם שמעתי את המילים האלה: "אלא אם כן התיר לו ראש העיר". אני שואל מה זה? למיטב ידיעתי אין היתר כזה. זה למקרים חריגים מאוד מאוד. אני לא מכירה היתר כזה שניתן למיטב ידיעתי.

רק שנייה, אני לא - - - בכל מקרה אני שוב מדגישה שמה שאני הקראתי זה מיצוי מהתיקון שלנו לסעיף 58 לחוק העזר חיפה (שמירת הסדר והניקיון),

וזה כבר נמצא שם. אנחנו דנים בלתת לפקחים שלנו סמכויות לתת קנס. העניין הזה של ראש עיר היתר כבר אושר לא על ידי ועדת חוקה, חוק ומשפט אלא על ידי משרד הפנים ולאחר מכן פורסם ברשומות. וזה לאחר שמשרד המשפטים ראה את זה ואישר את זה. אבל למיטב ידיעתי ראש העיר לא מאשר, אני לא מכירה אישורים כאלה. רגע, רגע, דקה. קודם כול זה שמשרד הפנים אישר ומשרד המשפטים אישר ועדיין, לא עלינו, אנחנו צריכים לבוא לפה לוועדה ולשמוע את היושב-ראש הטרחן הזה עם השאלות שלו, אז זה חלק מהעניין. ההפך, חלילה, נעים לראות ששואלים וקוראים את זה. אני שואל דווקא את נציגי משרד הפנים כי המשפטים כבר נשרו לנו האם למשל ביהוד-מונוסון, האם הנושא של שתיית אלכוהול זה שיש מקומות שכתוב: אלא אם כן יש אישור של העירייה או ראש העיר, אני יכול להבין. אבל דווקא בנושא הזה, אני מנסה לחשוב מה החריג? יריד היין אם יפתח במקום? מה יכול להיות חריג? זה פתח שהוא אולי קצת בעייתי, משרד הפנים, אני שואל אתכם האם אתם רואים את השימוש במילים האלה: "אלא אם כן ניתן היתר בכתב מראש העירייה" גם במקומות אחרים בנושא של אלכוהול? אני לא מכירה סעיפים נוספים שעוסקים בנושא של איסור צריכת אלכוהול במקומות ציבוריים חוץ משני הסעיפים שעסקנו בהם היום. יכול להיות שהכוונה חיפה אמורה להשיב היא אם הם רוצים לעשות איזשהו אירוע בפארק ציבורי ולהסביר מראש. כמו שאמרת, אולי זה פסטיבל יין או אירוע דומה.

לחלוטין, זאת דוגמה. השאלה היא מה הרשות התכוונה. להבנתי אירועים מהסוג הזה: יריד יין, פסטיבל בירה שהיה בזמנו בימי חמישי בערב. אירועים נקודתיים מאוד שבמסגרתם כן זה רלוונטי.

בעת הקורונה, בשנתיים-שלוש האחרונות אני לא מצליחה להעלות על דעתי. אבל כן נאמר: ירידי בירה, פסטיבל בירה שהיה פעם וכמובן שאסור למכור גם בפסטיבל בירה אלכוהול לקטינים, זה ברור. אבל כן לצריכת אלכוהול בין 21:00 ל-6:00 באירועי תרבות מסוימים, שזה נבחן ומתקבל בהתאם לשיקול הדעת המנהלי, כל ההליך עצמו. אוקיי. כן אגיד שלפני שנתיים בדיון פנימי אנחנו כן ביקשנו ממשרד הפנים וממשרד המשפטים לבדוק את ההיתכנות לתיקון

להסמיך גם את פקחי הרשויות. והתשובה הייתה?

במילים אחרות לא הייתה תשובה. לא הייתה התקדמות זה גם - - - אוקיי, אז אני ארים את הכפפה. ובלי כל קשר לאישור, אני כבר יכול להדליף שאנחנו נאשר לכם את הצו. תודה רבה.

רגע,

זה רק בארבע עיניים כשאף אחד לא שומע. אבל אני אומר כן לגברתי היועצת המשפטית שאני רוצה לקדם חקיקה כזאת וביקשתי גם את היועץ שלי. אעשה את זה אפילו כהצעת חוק פרטית. נתחיל איתה. החוק בדרך כלל נדון בוועדת הפנים, זה עניין לשם. נגיע לוועדת הפנים. יש לנו יושבת-ראש ועדה מעולה. אשמח שזה יגיע לשם. יש עוד נקודה שאתם צריכים להציג לנו בסעיף השני או בהצעה?

אקרא לעורך הדין שמטפל בזה שהוא יציג את זה ויסביר לוועדה בצורה הרבה יותר ברורה ממני כי אני אחראית פה על הייעוץ והחקיקה וזה משהו שקשור לחוק עזר העמדת רכב וחנייתו. שלום.

אתה צריך להסביר לנו את הצו השני שקשור לנושא החנייה.

מאחר ועיריית חיפה החל משנת 2004 פועלת מכוח צו התעבורה (עבירות קנסות), הגענו למסקנה וגם בעקבות הבהרות של משרד המשפטים שאין מקום להשאיר את צו העיריות (קנסות). ולכן אנחנו מבקשים לבטל את הצו הזה מבחינתנו.

משרד הפנים, זה בסדר, זה מאושר? גברתי, היועצת המשפטית? כן, שני הצווים. אם כך אנחנו נאשר את זה גם כן. אני מעלה להצבעה את הצווים של עיריית חיפה.

מי בעד? הצבעה בעד

הצווים אושרו. אנחנו נשלח בשמחה אדוני, תודה רבה לכם. נעלה את מועצת גדרות בקצרה מאוד, ומיד לאחר מכן אום אל פחם, כי אני מחכה לאוסמה סעדי שיבוא לוועדה הוא ביקש. נתחיל עם גדרות, מי נמצא מגדרות? שלום, אני טוביה ישמח, מזכיר גזבר המועצה.

שתי מילים על גדרות בבקשה, אני לא מכיר סליחה על הבורות. גדרות היא מועצה אזורית שמונה שבעה ישובים וכ-5,500 תושבים בין גדרה ליבנה.

נמצא פה בישיבה גם היועץ המשפטי למועצה, עו"ד אריה חגי. יש לנו חוק עזר מודעות ושלטים שהיה קושי בהפעלה שלו בגלל שהיה קושי באכיפה. וההצעה שעומדת בפני הוועדה זה תיקון לצו עבירות קנס באופן שנוכל גם לאכוף על מי שעובר על הוראות חוק העזר וזאת ההצעה שבפניכם. ראיתי שאתם בעצם כותבים מה בתוך ומה החריגים,

נכון, כל סעיף שבחוק שהוא סעיף של עבירות קנס, אנחנו מציינים אותו ונוקבים בעבירת קנס הרלוונטית, בתעריף. אוקיי. הערות גברתי היועצת המשפטית? הסעיפים הם די סטנדרטים אין לי הערות. שלום, אני עורך דין אריה חגאי, שלום לך אדוני. שלום. אנחנו מכירים מבני ברק. מה זה מכירים מכירים ומוקירים. בהחלט מוקירים. מה שלומך קודם כל? בסדר גמור, תודה. אריה, בבקשה. זה חוק עזר שקיים כבר, כשהם - - - או אפילו ברשות המקומית עד לשנים האחרונות לא היה אפילו פקח. זה ישוב פסטורלי והם הסבירו את הנושא של השילוט, עשו אחידות בשילוט ולכן ביקשו להסדיר עבירות קנס לעניין הזה. העבירות שצוינו הם עבירות מקובלות וחוקי עזר קיימים. הם נועדו לשמור על הסדר ולמנוע ג'ונגל בשילוט. וזה לפניכם. יש היום פקחים? יש שני פקחים. והנושא הזה של שילוט הוא הנושא הקריטי אצלכם מבחינת פיקוח עירוני?

אבל אנחנו רוצים עכשיו מכיוון שעד היום לא הפעלנו את חוק העזר בגלל שיש קושי באכיפה אז גם לא הפעלנו. אם מישהו עובר על חוק העזר והוא תולה שילוט שלא כדין או תולה שילוט לא נכון וכדומה אין לנו דרך לאכוף את זה.

עכשיו כשיהיו לנו את עבירות הקנס הרלוונטיות, גם נוכל להפעיל יותר נכון.

אם כן לא נותר לנו אחרי כל זה אלא להעלות את זה להצבעה, את הצו של המועצה האזורית גדרות. מי בעד? הצבעה בעד הצו פה אחד הצו אושר.

תודה רבה ושיהיה לכם בהצלחה. תודה וכול טוב. להבים זה גם קצר? אם לך אין הערות. לי אין הערות. מועצת להבים, מי נמצא איתנו מטעם מועצה? השלום והברכה, נמצא ראש המועצה יוסי ניסן, זה אנוכי. נמצא איתנו גם היועץ המשפטי שלנו עו"ד ברק. שלום לאדוני ראש המועצה. אנא תציגו את הנקודות שלכם. למעשה מדובר בחוק עזר עירוני חדש שבו איחדנו שלושה חוקים קודמים. לקח לנו הרבה שנים להגיע ליום המיוחד הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, ובגלל שאיחדנו את החוק אין לנו למעשה צו עבירות קנס, ולכן נמנע מאיתנו מלאכוף. זה חוק שמאגד בתוכו גם מניעת מפגעים וסילוקם, שמירה על הסדר והניקיון, פינוי והשלכת פסולת, ניקוי מגרשים, סימון רחובות,

הכל בחוק עזר אחד. ואנחנו נמצאים כרגע לקראת האישור שלו. יגאל, אתה רוצה להוסיף? כן, כמו שראש המועצה אמר, אנחנו מדברים פה על חוק עזר משנת 2013. זאת אומרת שכבר שבע שנים מאז שהוא אושר ועד היום לא אושר לו צו עבירות קנס מקביל שיאפשר לאכוף אותו. זה מעמיד את המועצה במצב שאין לה כלים מספיק טובים בשביל לאכוף את העברות שכלולות בחוק העזר, כאשר בעצם לחוקים הישנים כן היה צו עבירות כבר. אנחנו מחכים הרבה מאוד זמן ובכיליון עיניים, אפשר לומר, לאישור של הצווים האלה על מנת שניתן יהיה להשתמש בפקחים ולאכוף את העבירות של ניקיון, הנחת גזם וכל הדברים שמופיעים בצו. אדוני ראש המועצה, כמה פקחים יש לכם אם בכלל או עכשיו כשיהיה לכם את הקנסות אז אתה הולך לגייס פקחים? אנחנו ישוב קטן עם 6,500 תושבים, יש לנו פקח אחד ואנחנו מתעתדים לגייס עוד פקח אחד לשנה הבאה. זאת בדיוק הנקודה שנגעת בה, שברגע שאין לנו צו עבירות קנס, אז אין לנו למעשה יכולת אכיפה ומימוש הצו הזה על ידי העבירות קנס ולכן זה למעשה חוק בלי שיניים, ולכן אנחנו כאן. חשוב לנו מאוד לאשר את זה כדי לצאת לדרך אחרת וחדשה. גם התושבים מבינים שאין לנו למעשה שיניים וזה גורם גם להתנהגויות בפועל: אם זה השלכת פסולת, אם זה כל מה שדיברתי עליו קודם שפשוט אין לנו את הדרך לאכוף את זה ולכן אין לנו שיניים ואין לנו פטיש שאנחנו נוכל להכות בו במקרה ואנחנו נתקלים בעבירות. ונתקלים בעבירות חדשות לבקרים, מי כמונו יודעים ברגע שיש פתח ואין אכיפה אז התוצאות נראות בשטח. אני רואה שיש לכם כאן מספר סעיפים שעוסקים ברוכלים. התופעה הזאת היא תופעה בעייתית אצלכם? זה נראה לי - - - לא ממש. אבל יש לנו שווקים שאנחנו מקיימים אותם פעם בשבוע. אין יותר מדי, זה מקום שהוא יחסית מבודד, זו לא עיר גדולה - - בדיוק, זאת הייתה השאלה לי. - - שמתמודדת עם רוכלים שמגיעים מתוך העיר. מפה צריך לנסוע כדי להגיע לכאן ולכן המקום הזה הוא יחסית מבודד. אבל אנחנו בהחלט רוצים את כל הנושא הזה לכנס תחת החוק הזה וליצור סדר חדש בישוב. הישוב הוא בעל חתך סוציו-אקונומי 9, אוכלוסייה יחסית מבוססת, ואין מקום שלא יהיה פה סדר גם בנושא הזה. זה כן, נתת לי גם את התשובה גם לגבי אני מבין שיש לכם שווקים של פעם בשבוע או באיזושהי תקופה. רציתי לשאול אותך כי כתוב פה: "לרוכל חייב להיות רישיון". האם יש רישיונות שאתם נותנים, ואני מבין עכשיו שכן? בוודאי שכן. יש גם רוכלים שמגיעים מרשות אחרת אז הם צריכים להציג לנו את רישיון העסק שיש להם ממקום אחר.

זה הקשה עלינו מאוד לעשות סדר בעניין הזה, ועכשיו ללא ספק יהיה לנו הרבה יותר קל. בסדר, אם כך אני מעלה להצבעה. משרד הפנים, משרד המשפטים

גברת היועצת המשפטית?

אם כך אני מעלה להצבעה את אישור הצווים של להבים. מי בעד? הצבעה בעד הצו 2 נגד אין נמנעים אין אושר פה אחד הצווים אושרו.

שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה לכם ואתם מוזמנים ללהבים.

יש לנו הזמנות מערים קודמות, לא נספיק עכשיו, יש לנו גם בחירות. אולי נשלב את זה ביחד. תודה רבה ושיהיה לך בהצלחה אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר, לחברי הוועדה, למשרד הפנים ולמשרד המשפטים. מכאן אנחנו עוברים בעקבות כניסתו של חבר הכנסת אוסמה סעדי לאישור הצווים של אום אל פאחם. ולמרות שלאחרונה חבר הכנסת סעדי תומך בלהעביר כל מיני חוקים לוועדות אחרות ולא לוועדת חוקה. הנה ראית היום היה לך דיון מעניין בבוקר היום, נכון? בטח. בוועדת חוקה זה לא היה קורה לך כך. אתה לא צריך את החוק הזה.

אבל איך אומרים: סייג לחוכמה, חוכמה גדולה יותר. מאחר ואני מכבד את אוסמה ואני מכבד גם את ראש עיריית אום אל פאחם. הוא נמצא איתנו כבר בזום. אני אכבד בניהול הישיבה את חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה.

13:41) תודה רבה אדוני היושב-ראש, למרות ההערה שלך, החוק הזה של פיזור אתם לא תומכים, אנחנו תומכים. למה אנחנו לא תומכים? אנחנו לא תומכים בפיזור הכנסת, בחוק כן. אוסמה, אני סומך עליך בעניין הזה. אולי לא נצביע. אנחנו עוברים עכשיו לצו בעניין עיריית

נמצא איתנו ומחכה בסבלנות, ראש עיריית אום אל פאחם, ידידי ד"ר סמיר מחמיד. אהלן וסהלן ד"ר סמיר. אהלן, סאלם עליכום אדוני היושב-ראש.

בבקשה, הבמה לרשותך, תן הקדמה ואחר כך אנחנו ניכנס לנושא.

כמו שאתה יודע, אנחנו מנסים לשפר את פני העיר, המטרה שלנו בשיפור פני העיר, דרך שיפור פני העיר אנחנו רוצים לעשות אכיפה ואכיפה נדרשת גם כדי לתת איכות חיים לאנשים. אני מוכרח להגיד שמה שהיום מועלה להצבעה כבר לפני שנתיים מאז שנכנסתי לתפקיד, נמצא ומסתובב בין משרדי הממשלה. לכן חשוב לי מאוד לקיים את הדבר ולקיים את ההצבעה. בבקשה עלא, תודה. לפני עלא, ד"ר מחמיד, אני יודע ששנתיים אתה עובד על זה. השאלה היא האם לפני זה לא היו צווים, לא הפעלתם שום סנקציות? לצערי הרב אנחנו עובדים מתוקף חוק הניקיון ותו-לאו ומכאן הבעיה. הבעיה היא שאנחנו דורשים תקנות ממש עירוניות וזה תהליך. בתקנה שאתם הולכים היום לאשר יש לנו גם פסולת עודפת, אנחנו עובדים על כמה דברים בבת אחת. אני מקווה שנעסיק אתכם בתקופה הקרובה. תודה.

צוהריים טובים חבר הכנסת אוסאמה סעדי, ראש העיר אום אל פאחם, ד"ר סמיר מחמיד, הצו שאנחנו בעניינו היום הוא צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון) לאום אל פאחם הוא צו מקיף וכולל. הוא מאגד את רוב חוקי העזר של אום אל פאחם משילוט, לרוכלים, לאיכות הסביבה ומניעת מפגעים. אום אל פאחם, כמו שאמר ד"ר סמיר, בשנים האחרונות יש בה פקחים, שיטור עירוני לחנייה,

תברואה, רישוי עסקים. כמו שאמרו כל קודמיי, כל הרשויות הקודמות, הסעיפים נוגעים בחיי היום-יום של התושבים ובקשר בין הרשות המקומית לתושב. בעניין רוכלים, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, הייתה שאלה קודם של יושב-ראש הוועדה לרשות הקודמת: אם יש רוכלים בישוב להבים. באום אל פאחם אני ממשיך את הקו של יושב-ראש הוועדה יש רוכלים. הבעיה היא שיש רוכלים שלפעמים משתלטים על מדרכות, על שטחים ציבוריים, נמצאים במקומות שהם לא מאושרים. ובעצם החוק בלי הצו לא נותן שיניים. אין שיניים לעירייה בכדי לאכוף את החוקים האלה.

לא היה צו עבירות באום אל פאחם ואני מקווה שבאישור הצו ועם חוק העמדת רכב בחנייה - - - שהוא קיים באום אל פאחם ועם תקנות התעבורה, העיריה תוכל סוף סוף להפעיל את הסמכות שלה ולהשליט סדר, להתחיל בתהליך של הסדרת הסדר הציבורי באום אל פאחם. אגיד בנימה זו: חבר הכנסת סעדי, אני מודה לך מאוד, כי אני יודע שאתה מקדם גם רשויות

בנושא הזה, זו עבודה מבורכת וזה אחד האתגרים החשובים היום לרשויות מקומיות במגזר הערבי.

הסעיפים שנמצאים בצו הם כמו יתר הסעיפים ביתר הרשויות במגזר היהודי,

בוא נשמע את היועצת משפטית אם יש לה הערות ואם יש לה שאלות. בבקשה, היועצת המשפטית. רוב הסעיפים הם די סטנדרטים. מאוד, מאוד סטנדרטים. מאוד סטנדרטים.

מספר תיקונים קלים שהבנתי שהרשות כבר אישרה. בעמוד 5

בסעיף 7 לחוק עזר סימון רחובות. בצו המקורי הרשות ביקשה גם לאשר את 7(2) - - - אנחנו מוחקים את סעיף 2, נכון? זה מקובל עלא?

דיברנו על זה עם היועץ המשפטי של העירייה, זה בסדר גמור. זה פחות מתאים לעבירת קנס. בסעיף 53(ב) בעמוד 7: הסייג שהיה כתוב לא באמת שיקף את הכוונה. תיקנו את הסייג. ב-53(ב), דרגת קנס ב' תהיה רלוונטית אם העבירה היא לעניין "המהווים או העלולים להוות סכנה". ואז אתם תראו שיש גם את 53(ב)בדרגת קנס ד', בעמוד

למטה, שם זה: "למעט המהווים או העלולים להוות סכנה לציבור". זו הקדמה טכנית. בסעיף 46 בעמוד 13, ביקשנו להוסיף סייג שמופיע גם בצווים אחרים שהאיסור חל רק אם הוצב שלט האוסר על כך. אלו היו ההערות שלי. ההערות האלה מקובלות עליכם? מקובלות. הן הגיעו והן מקובלות. זה עבר את הבדיקה של משרד הפנים ומשרד המשפטים וגם את העירייה. ואנחנו נרגשים מאוד לקראת אישור הצו ותחילת העבודה. העיריה, כל העיר בעצם מחכה לזה. אני רוצה להבהיר כאן שאנחנו כאן מדברים על צווים ועל עבירות קנס. אני חושב, ד"ר מחמיד, המטרה היא לא להטיל קנסות, ולא להטיל קנסות כספיים על הציבור אלא כאמצעי אחרון. אנחנו רוצים כמו שאמרת - - לזה התייחסתי. - - להתמקד בשיפור פני העיר, לשמור על הניקיון, ולשמור על הסדר. אנחנו מכירים את התופעה הזו של חנייה על מדרכות שחוסמים מעבר הולכי רגל, ורוכלים באופן ערטילאי ללא כל אזהרה. אנחנו רוצים לסדר את הדברים אצלנו בישובים הערביים. לשמור על הניקיון, לשמור על הסדר, לחנות איפה שצריך. וכמובן, אני סומך על העירייה שלפני שהיא תתחיל לנקוט בקנסות, ולהטיל את הקנסות, קודם כל לפרסם את הדבר הזה בקרב תושבי אום אל פאחם, וגם לפרסם את זה באתר ובכל האמצעים וברשתות החברתיות. קודם כל להזהיר את התושבים לפני שתתחילו לנקוט באמצעים האלה. אבל בסופו של יום, מי שעובר על ההוראות האלה, ומי שעובר על החוק, ומי שמלכלך ומי שחוסם ומי שעושה את כל העבירות האלה., אז בסופו של יום, אחרי חינוך ואחרי פרסום ואחרי אזהרות אין מנוס. אנחנו בסופו של דבר רוצים לחיות במקום מסודר ובתנאי סביבה ובתנאים תברואתיים הולמים. ואנחנו עושים את זה לטובת התושבים והאזרחים באום אל פאחם וביתר הישובים הערביים. אמרנו: המטרה היא איכות החיים של התושבים. זאת המטרה ואנחנו לשם מכוונים.

אני מסכים איתך. אני מעלה להצבעה את צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון) התש"ף-2020. צו של עיריית אום אל פאחם. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד. ובהצלחה לעיריית אום אל פאחם ולתושבי אום אל פאחם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:51.